התרבות והספורט של הכנסת. אנחנו דנים היום בהצעת חוק הארכת השעיה של עובד מדינה בפיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע. דנו רבות בהצעת החוק הזאת. המטרה שלנו היא לנסות להביא את זה לוועדת הסכמות. בלי שהחוק הזה יעבור את ועדת ההסכמות בשבוע הבא אנחנו לא נוכל להעלות את החוק הזה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. לכן, מי שצופה בנו: אזרחי ישראל, ארגונים, עמותות, חברי כנסת יש פה אינטרס משותף: לא יכול להיות שמורה שפשע, שתקף מינית את התלמיד, קטין, מורה שפעל באלימות כלפיו, יחזור להיות באותו בית ספר. אנחנו חייבים לתת את הכלים גם לנציבות שירות המדינה וגם למשרד החינוך לפטר אותו. מכל הדיונים שקיימנו כאן אכן עלה פעם אחר פעם אותו עניין שאין להם הכלים המשפטיים לפטר את אותם מורים שמעלו בתפקידם, באמון שניתן להם, שפגעו וריסקו את הנפש של הילדים הקטנים מי שהם היו אחראים לתת להם את הכלים לממש את הפוטנציאל שלהם, לחנך אותם, לגדל אותם. לכן הדבר הזה הוא מהותי וחשוב. יש פה אינטרס גם לקואליציה וגם לאופוזיציה להעביר את זה, ואני מקווה שנצליח להעביר את זה גם בוועדת ההסכמות. אנחנו ניצמד ככל שניתן לנוסח שהיה בקריאה ראשונה עם כמה הבהרות ניסוחיות שעשינו שהיועצת המשפטית מיד תציג בפנינו. אחרת אנחנו נצטרך לפתוח את הדיון הזה לרשויות המקומיות. רצינו להכניס גם את הרשויות המקומיות אבל, לצערי, אם נתחיל את זה נצטרך לזמן אותם וזה ייקח זמן ואנחנו לא נצליח לבצע את זה. עדיף ציפור אחת ביד מאשר שלוש או ארבע על העץ במקרה שלנו. אם היה לנו עוד שבוע היינו מספיקים. עורכת הדין נירה למאעי, היועצת המשפטית של הוועדה,

מונח בפניכם נוסח שתוקן קלות מהנוסח שעבר קריאה ראשונה. לפני שאקריא אני אבהיר במה מדובר: אנחנו,

מתקנים שלושה חוקים שבשניים מהם אנחנו מאפשרים מהותית בחוק חינוך ממלכתי לפטר ברמה המנהלית עובד הוראה, מורה "שיש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה על קטינים או על תלמידים או משום חומרה מיוחדת". הוראה כזאת קיימת כיום בחוק הפיקוח על בתי ספר לגבי עובדים של בעלויות פרטיות. שם משרד החינוך שולל להם רישיון העסקה אבל לא קיימת תמונת ראי כזאת לגבי המורים עובדי המדינה. פה אנחנו בעצם מיישרים כאן את ההוראות החוקתיות ויוצרים תמונת ראי בין מה שיש היום בחוק הפיקוח לבין חוק חינוך ממלכתי שחל על מורים שהם עובדים המועסקים על-ידי המדינה.

בקריאה הראשונה התייחסנו להשפעה מזיקה על קטינים בזמן שבחוק הפיקוח יש השפעה מזיקה על תלמידים. היום אנחנו רוצים ליישר את זה. אנחנו מדברים על קטינים או על תלמידים. אם יש תלמיד בכיתה י"ב שהוא בן 18 וחודש והוא כבר לא קטין, ויש להתנהגות של המורה השפעה מזיקה גם עליו הסעיף יכלול גם את זה. מעבר לזה הוא יכלול גם קטינים מחוץ למוסד החינוכי.

אם יש מתנ"ס ליד בית הספר באיזו מועצה מקומית קטנה והמורה נמצא גם שם אחר הצהריים ושם הוא פועל עם קטינים בצורה לא ראויה שיכולה להיות לה השפעה מזיקה גם אז אנחנו לא רוצים שהוא ילמד בבית הספר. אנחנו רוצים לתת כלים למשרד החינוך. דבר נוסף, כפי שהובהר כאן בעבר בישיבות הקודמות יש התנהגויות שלאו דווקא נכנסות להשפעה מזיקה לקטינים אבל הן עדיין התנהגויות חמורות ולא ראויות. הוספנו את התוספת הזאת לגבי חוק חינוך ממלכתי, לגבי מורים עובדי מדינה, ואנחנו יוצרים עכשיו תמונת ראי בחוק הפיקוח. זאת אומרת מעכשיו הסעיפים האלה יהיו שווים. דבר אחרון שהוא ניסוחי בלבד: מדובר בשני חוקים לפיטורים ברמה המנהלית. פה אנחנו לפני בתי דין משמעתיים, לפני כל טריבונלים אחרים שהם פליליים. אנחנו ברמה המנהלית, ופה אנחנו משנים את הנוסחים בשני הנוסחים שעברו קריאה ראשונה ל"הוכח להנחת דעתו". לא הבנתי את המשפט האחרון. בחוק הפיקוח כתוב היום: "הוכח למנכ"ל משרד החינוך שיש בהתנהגותו משום השפעה מזיקה". אנחנו כתבנו "מצא".

אנחנו כתבתנו "מצא" כי זה הנוסח המעודכן יותר. עכשיו אנחנו עושים יישור בשני החוקים וכותבים היגד: "הוכח להנחת דעתו" שהוא היגד שמשתמשים בו בחוקים רבים. איך זה משפיע משפטית? הוא צריך להביא - - זה לא משנה דבר, זה רק מדגיש שמדובר בשיקול דעת ברמה המנהלית. אבל האם הוא צריך להביא הוכחה? לא, לא, זה ברמה המנהלית בלבד. ככה פעלנו מתוקף היותנו רגולטור, לפי חוק פיקוח. בבקשה, שלומית. זה גם ניסוח שהוא אופייני לעוד חקיקות אזרחיות שבהן יש ממונה שמפעיל את שיקול הדעת שלו. אז פשוט לקחנו את התיבה הזאת. חוק הפיקוח הוא חוק ישן. לכן זה "הוכח". זה מדגיש את זה שזה "הוכח" להנחת דעתו. היום ברמה המנהלית אנחנו משתמשים בחוקים מסוימים ב"מצא" ובחוקים מסוימים ב"הוכח להנחת דעתו". אנחנו משתמשים ב"הוכח להנחת דעתו" בשני החוקים. גם בחינוך הממלכתי וגם בחוק פיקוח החלפנו את "מצא" ל"הוכח להנחת דעתו". אז אלה השינויים שנערכו בנוסח מהקריאה הראשונה אל הקריאה עכשיו. אנחנו מוודאים תמונת ראי בשני החוקים ושינוי הנוסח של "הוכח להנחת דעתו". הדבר הנוסף שחסר לי הוא עניין הלנת השכר.

לא הפחתת שכר. שלילת שכר. שלילת שכר ברגע שמעמידים אותם לדין. אמרנו שבקריאה שנייה ושלישית נבין את ההשלכות וכל הדברים האלה. הבנתי שאנחנו יורדים לנושא הזה לאחר שכבר הבהרנו. נירה, אנחנו עדיין על זה? אולי תענו לפרוטוקול. תענו לפרוטוקול ואז אני אגיד. כמו שאמרנו גם בפעם הקודמת זאת סוגיה שיש לה השלכות הרבה יותר רחבות מההשלכות שאנחנו דנים בהן בחוק הזה. נציב שירות המדינה ומנכ"לי משרדים נכון להיום, אין להם השלכות על שכר של עובדים. הסמכות הזאת לא יכולה לעבור, מבחינתנו, לנציב שירות המדינה, והסמכות להפחית שכר של עובד מושעה קיימת היום בחוק המשמעת בידיו של בית הדין למשמעת. אני אומר ככה לפרוטוקול: תקשיבו, אני אהיה על הראש שלכם בעניין הזה. אנחנו אמנם מעבירים את זה ככה אבל אני לא מרוצה מזה. אם היה לנו עוד זמן הייתי מוודאת שאלה שמועמדים לדין, בטח בעניין של תקיפות מיניות, לא מקבלים שכר על דבר כזה, לא כדי למתוח את בתי המשפט. אני מקווה שנצליח להכניס את החוק הזה לתוקף ממש בשבועות הקרובים דרך ועדת הסכמות. לירון, אני מבקשת שתאספו נתונים במהלך השנה הקרובה מספטמבר כמה מורים שמועמדים לדין ממשיכים לקבל שכר מלא ממשרד החינוך, וכמה מהם ביקשו דחייה של הדיונים בבתי המשפט. אוקיי? כמה זמן הם נמצאים במשפט והאם הם מקבלים עדיין שכר. אני אבקש את זה, אני אעקוב אחרי זה מקרוב. אני אומרת לכם שאם דבר כזה יקרה אני אהיה על הראש שלכם בעניין הזה. אני אתן את זכות הדיבור לחברי הכנסת השותפים לדרך ולהצעת החוק החשובה הזאת ונמצאים איתנו היום. נתחיל עם חבר הכנסת משה טור-פז, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה. אף על פי שאנחנו עוסקים בחוק קשה זה רגע חגיגי. הוא חגיגי לא רק מכיוון שאנחנו מכינים חוק לקריאה שנייה ושלישית אלא מכיוון שמדובר בתיקון שהוא חלק מתיקון גדול יותר. את ואני ועוד חברי כנסת נלחמים רבות על כך שעובדי הוראה לא ראויים לא יוכלו להיות חלק ממערכת החינוך. בחקיקה הזאת אנחנו עוסקים בקצה הספקטרום של ה"לא ראויים" אנשים שיש סביבם קונצנזוס, זה בכלל לא עניין של שיקול דעת - - לא שאלה בכלל. נכון. ולמרות זאת לא היו כלים עד היום למערכת החינוך להיפרד מהם. זה אחד האבסורדים שאנחנו מתמודדים איתו כאן,

זה צעד ראשון לתיקון. אני מאוד מקווה ומאמין שאחרי הצעד הזה יהיו גם צעדים נוספים, ובהם אנחנו נעסוק באנשים נוספים שלא מתאים שמערכת החינוך תכיל בתוכה. גם אז נהיה בקצה, לעולם לא נרצה לפגוע במורה הנורמטיבי, אפילו לא נקרא לו "המורה הבסדר". אני אומר עוד דבר אחד: אני ברמה האישית התמודדתי עם האתגר הזה של הצורך לפטר עובד הוראה. בסופו של דבר נאלצתי להגיע לפשרות משפטיות כי לא עמד לרשותי הכלי הזה של חקיקה כזאת של מי שפוגע בקטין חסר ישע. לכן אני שמח מאוד ומברך על התהליך הזה ובטוח שהוא, כאמור, רק ההתחלה. תודה רבה על הדברים. חבר הכנסת סימון דוידסון, בבקשה.

חברת הכנסת אמילי מואטי, בבקשה. קודם כול, תודה רבה על התיקונים המשמעותיים האלה. אני רוצה להוסיף בהזדמנות זאת ששווה וראוי שנחזק את המורים שמחזיקים שנים במערכת החינוך ומגדלים כאן דורות של תלמידים שזוכרים אותם. דבר נוסף שראוי להזכיר, בשנים האחרונות אנחנו עדים לאלימות איומה מצד מטפלות בפעוטונים הפרטיים. המטפלות האלה חוזרות ומקימות פעוטונים ומשפחתונים, ואני מקווה ומאמינה שבעזרת השם בכנסת הבאה אנחנו נכניס את הסיפור הזה של מערכת מפוקחת ומסובסדת מגיל שלושה חודשים ולא רק מגיל שלוש, והגננות והמטפלות יהיו כפופות למשרד החינוך ולא תפתחנה ותסגורנה משפחתונים על דעת עצמן.

תודה רבה, חברת הכנסת מואטי. אני רוצה לומר מילה. בבקשה, חבר הכנסת סימון דוידסון. בדיונים הקודמים דיברתי על הנושא של החינוך הבלתי פורמלי ונושא כל מערכת הספורט בישראל, ולצערי, זה לא נכנס לחקיקה הזאת בכלל. יושבים פה אנשים שמתעסקים בעולמות החינוך וחשוב לי לציין שבעתיד נצטרך לטפל גם בנושא הזה. זה הרשויות המקומיות שלא הצלחנו - - כל הנושא של הרשויות המקומיות, כל הנושא של חינוך בלתי פורמלי,

איגודים עולם ענק של ספורט בישראל, שאני יודע באופן אישי כמה בעיות בנושא הזה קיימות בענפים שאתם לא תאמינו. זה ריסק את האלופה האולימפית של ארצות-הברית. מה שאתם יודעים זה מה שהיה בכותרות. אבל מי שנמצא בעולם הזה כבר הרבה מאוד שנים וראה בעיניים לא רק בישראל אלא גם במקומות אחרים, ואחרי זה זה גם זולג לישראל זה דבר שנצטרך, בעזרת השם,

סך הכול היה לנו פה צוות נהדר בוועדת החינוך ושיתוף פעולה פורה. חבל על הזמן.

יהיו עוד דיונים. יש לנו עוד שלושה חודשים. גם לי יש דברים להגיד על יושבת-ראש הוועדה. ורד, מנכ"לית המועצה לשלום הילד, בבקשה.

נכון שיש עוד כברת דרך ללכת ויש עוד תיקונים לעשות שאולי נמנה שניים מהם, אבל הדבר הכי חשוב שיש לי לומר ביום הזה זה שאין קואליציה ואין אופוזיציה בהקשר הזה. מהרבה מאוד פניות שמגיעות אלינו לאורך השנים אני אומרת חד-משמעית שאחרי שהצעת החוק הזאת תעבור הילדים יהיו מוגנים יותר. וכשזאת התכלית וכשזאת תהיה התוצאה באופן כל כך חד-משמעי וברור אין פה שום עניין פוליטי, זה חייב לעבור ועדת הסכמות, חייבים להעביר את זה לפני שנת הלימודים הבאה. זאת הקריאה הכי ברורה וצלולה שאני יכולה להביא היום ולהביע הערכה על כך שזה תיקון חקיקה שאני יודעת באופן אישי עד כמה היה צורך בו ועד כמה היו ניסיונות עבר להעביר אותה למעלה מעשור, הייתי אומרת. יישר כוח גדול על זה. אני רוצה עוד להגיד כי אי אפשר לומר את הדברים בלי לומר את הדברים שצריך עוד לעשות. חלק מהם אפשר כבר היום בהצהרה לפרוטוקול. בעוד שבועיים נכנס תיקון חקיקה מאוד חשוב שיאפשר לשלטון המקומי לראות את המרשם הפלילי המלא של עובדים שנמצאים במערכות החינוך אבל גם במסגרות בלתי פורמליות, כפי שאמר חבר הכנסת דוידסון. ראוי ומתבקש שיאמרו, לפחות לפרוטוקול, שהם עומדים להעביר את המידע על החוק החדש שנכנס לתוקף ושיוודאו שיהיה יישום בכל אחת מהרשויות המקומיות. יש הרבה מאוד עובדי חינוך שהם עובדים של הרשויות המקומיות. הדבר הבא שצריך יהיה לדאוג זה בדיוק כמו שקיימת מערכת התראה מידית במערכת החינוך צריך שמערכת התראה מידית כזאת תהיה בשלטון המקומי כדי שאפשר יהיה למנוע דלתות מסתובבות ושהמידע יהיה בזמן אמת.

זה גם יטפל בבוא העת בכל מה שקשור למתנ"סים ולמסגרות הספורט, כפי שעלה פה מאוד בצדק. תודה רבה. אמרת "אופוזיציה, קואליציה" כשנכנסתי עכשיו כשנכנסתי עכשיו הסתכלתי לראות אם יש שלט שכתוב: "אין כניסה לאופוזיציה". לא ראיתי שלט כזה, ובשנה האחרונה גם לא ראיתי אותם. הגיעו מעט מאוד. הקואליציה הייתה פה את העבודה. אנחנו רוצים שזה יעבור, זה לא עניין פוליטי.

אנחנו צריכים להגיע עם זה לוועדת ההסכמות, נכון. חמי לפידור, היועץ המשפטי של מרכז השלטון המקומי, אתה רוצה להגיב לדברים? כידוע, במהלך חודש יולי הזה ייכנס לתוקף חוק המידע הפלילי ותקנות השבים. בכוונת השלטון המקומי להוציא לרשויות המקומיות מכתב רענון בנושא. בואו נעלה את הבהרות משרד המשפטים,

"הסמכות לבחון מידע פלילי בעת המינוי או בתחילת ההתקשרות,

כוללת גם את הסמכות לבחון מידע פלילי גם במהלך השימוש בתפקיד או בתקופת ההתקשרות. כמו כן בכוונתנו להמליץ בפני הרשויות המקומיות לוודא שנבדק ונשקל המידע הפלילי הרלוונטי במהלך ההעסקה או ההתקשרות עם כל אדם העובד מטעם הרשות המקומית, עם ילדים ועם חסרי ישע". אני מודה לוועדה וליושבת-ראש הוועדה. תודה רבה על הדברים. הגברת דנית ברביבאי, מובילת צוות היגוי בקואליציה לחינוך מלידה. קודם כול, אני רוצה לברך על הצעת החוק החשובה הזאת. כמו שאמר קודם חבר הכנסת טור-פז, זה חלק מתיקון מאוד גדול. באופן אישי כמי שהייתה אשת חינוך במערכת לפני כ-15 שנים, גננת בגן של משרד החינוך, ונוכחתי לדעת על אירועי אלימות מצד סייעות ומורות חיצוניות לריתמוסיקה. בסופו של דבר אותן סייעות הועברו לגן אחר והמשיכו כרגיל בדרך שלהן.

זאת בשורה גדולה כי אני באופן אישי לא ישנתי לילות בגלל שחשבתי איך דבר כזה קורה, שיש אלימות כלפי ילדים וכלפי חסרי ישע איך אותן עובדות ממשיכות לעבוד במערכת. אז זה מבורך. אני רוצה להצטרף למה שאמרה קודם מנכ"לית המועצה לשלום הילד בנוגע לרשויות מקומיות לחייב באופן גורף בדיקה של רישום פלילי של כלל המטפלות, הסייעות, הגננות טרם הכניסה שלהן לתוך המערכת. זה יכול לפתור את הבעיה מהשורש ולא את התוצרים שלה. ככל שימפו ויעשו סינון של אנשים שנכנסים למערכת על-ידי בדיקת רישום פלילי ניתן יהיה למנוע מקרים של פגיעה בקטינים.

תודה על הדברים. משרד החינוך, אתם רוצים להגיב ולהוסיף משהו לדיון? אמרנו הרבה בדיונים האחרונים, אבל אנחנו בהחלט מצטרפים לברכות. זאת הצעה ראויה וחשובה שתיתן בשורה למערכת החינוך. אנחנו מבקשים להודות לך, יושבת-ראש הוועדה, על הנחישות ועל ההובלה של המהלך הזה, על הנכונות לבוא ולשמוע בלב פתוח את עמדת הממשלה שבהחלט תומכת בכיוון הזה. בתקווה להרחיב את הנושא להצעה המקורית של גברתי שלצערנו, מאילוצי תקציב אי אפשר לקדם אותה. אבל בהחלט עוד נכונה לנו דרך, וכוחנו בהתמדתנו. אז המון תודה ונקווה שהדבר הזה יעלה לקריאה שנייה ושלישית, ונוכל להבטיח את שלומם, ביטחונם ומוגנותם של תלמידים במערכת החינוך. תודה רבה על הדברים. משרד המשפטים? נציבות שירות המדינה? אנחנו מצטרפים לכל מה שנאמר כאן. יש כאן מהלך חשוב מאוד שסוגר שתי לקונות מרכזיות שאנחנו מצביעים עליהן כבר הרבה שנים והקשו עלינו מאוד בטיפול במקרים האלה. בעיקר מפאת גילם של הנפגעים היה מאוד קשה להתמודד איתם גם במישור המנהלי וגם במישור הפלילי. זה צעד מאוד חשוב לטובת הגנה על קטינים ותלמידים, קטינות ותלמידות. במיוחד לנוכח מה שאנחנו נחשפים בתקשורת אנחנו רואים את זה יום-יום בלי קשר לתקשורת ומרגישים את חוסר היכולת להתמודד עם המצב שהוא מאוד מתסכל. אז תודה רבה על כל העבודה שנעשתה פה, ואני מצטרף לדברים שנאמרו לפניי על הפתיחות בוועדה ועל הייצוב הזה שיתאים לקרקע המציאות של מה שאנחנו נתקלים בו יום-יום. הדרך עוד ארוכה, ואני מצטרף לקריאה לא אופוזיציה, לא קואליציה רק להעביר את זה כדי שזה יהיה לנו בידיים בשנת הלימודים הקרובה.

תודה רבה. בנימה מאוחדת זאת שאני מקווה שתגיע גם לוועדת ההסכמות אני רוצה להעלות את החקיקה להצבעה. נא להקריא את הנוסח, בבקשה. חוק הארכת השעיה של עובד המדינה ופיטורים של עובד הוראה לשם הגנה על קטין או חסר ישע (תיקוני חקיקה), התשפ"ב 2022 תיקון חוק חינוך ממלכתי 1. בחוק חינוך ממלכתי,

אחרי סעיף 18 יבוא: "פיטורי עובד הוראה 18א. (א)בלי לגרוע מהוראות כל דין, המנהל הכללי של משרד החינוך רשאי לפטר עובד הוראה המועסק על ידי המדינה במוסד חינוך רשמי אם מצא כי יש בהתנהגותו של אותו עובד משום השפעה מזיקה על קטינים או על תלמידים או משום חומרה מיוחדת, ולאחר שנתן לעובד הזדמנות לטעון את טענותיו. (ב)עובד הוראה הרואה עצמו נפגע מהחלטה לפטרו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לערור עליה לפני שר החינוך בתוך 21 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה." תיקון חוק שירות המדינה (משמעת) 2. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג 1963‏ (1)בסעיף 47(א1)(1), המילים "אשר עליו הוא אחראי או היה אחראי במסגרת עבודתו" והמילים "שעליו הוא אחראי במסגרת עבודתו, לרבות" יימחקו, (2)בסעיף 48, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1)על אף האמור בסעיף קטן (ג), השר רשאי להאריך את תקופת השעייתו או העברתו לעבודה אחרת כאמור בסעיף קטן (ב) של עובד המועסק במוסד כהגדרתו בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 2001‏, מעבר לתקופה האמורה באותו סעיף קטן, עד לקבלת החלטת נציב השירות בעניינו של העובד לפי סעיף 47 או עד לקבלת הודעה בכתב מנציב השירות על שאין בכוונתו להשעות בשלב זה את העובד ממשרתו לפי אותו סעיף, ובלבד שתקופת ההשעיה הדחופה לפי סעיף זה לא תעלה על תשעים ימים." בסעיף הבא אני מקריאה את השינוי: תיקון חוק פיקוח על בתי ספר 3. בחוק פיקוח על בתי ספר,

בסעיף 16(ב)(3), במקום "הוכח למנהל" יבוא "הוכח להנחת דעתו של המנהל"; המילה "תלמידים" תימחק, ובמקומה יבוא "קטינים או על תלמידים או משום חומרה מיוחדת"; (2)בסעיף 16(ב)(4), אחרי "פוטר מבית ספר" יבוא "לפי סעיף 18א לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953,

(3)בסעיף 18(א1), המילים "הלומד במוסד החינוך" יימחקו, (4)בסעיף 22(א1), המילים "שעליו העובד אחראי במסגרת עבודתו" יימחקו. תיקון חוק הרשויות המקומיות (משמעת) 4. בחוק הרשויות המקומיות (משמעת), התשל"ח 1978‏, בסעיף 20(1)(ג) (1)בפסקה (1), המילים "אשר עליו הוא אחראי או היה אחראי במסגרת עבודתו" יימחקו, (2)בפסקה (3), המילים "שעליו הוא אחראי במסגרת עבודתו, לרבות" יימחקו.

כל התיקונים שעשינו לגבי עבירות מין שכבר כתובות בחוק. אני מזכירה שהוועדה הזאת הסכימה שחוק הפיקוח יחול גם על עובדי שירות ועל כל מי שעובד בבית ספר - - בעזרת השם, נחזור ונתקן. - - נאמר לנו שתקציבית הדבר לא אפשרי. הנוסחים מוכנים. בעזרת השם, בכנסת הבאה נצליח לעשות את זה, ואני מקווה שנצליח גם את זה להעביר בוועדת הסכמות. אז בנימה מאוחדת זאת אני רוצה להעלות את העניין להצבעה. מי בעד? מי נגד?

ההצבעה עברה פה-אחד ומוכנה לקריאה שנייה ושלישית. שיהיה לנו בהצלחה בוועדת ההסכמות.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:15